בוקר טוב לכולם.

ח' בסיון התשפ"ב ואנחנו מתחילים את דיוני הוועדה. הנושא הראשון שעל סדר היום הוא הארכת מועד נוספת לתחילת החזר המענקים לעצמאיים. אתה דין יזמו חברי הכנסת משה אבוטבול, עידית